הנושא על סדר היום: הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון מס' 5), התשפ"ג-2023, הצעת חוק שהגיש משרד החקלאות. ד"ר אסף לוי, תציג את זה בבקשה. אנחנו מגישים לאישור הוועדה את טיוטת הצעת החוק לתיקון חוק החלב. טיוטת החוק היא בהמשך להסכם שנחתם בין משרד החקלאות ומשרד האוצר ביוני 2022, שבו החקלאים תורמים להפחתת מחיר המטרה. מחיר המטרה זה המחיר שהמחלבות משלמות לרפתנים על החלב הגולמי שממנו נגזרים מוצרי החלב שאנחנו קונים בסופר. זה מאוד מתכתב עם הדיונים שאדוני מנהל שבועות בוועדה. אמנם זה לא הרבה אבל זה משהו שיתרום. בסוף נצליח אולי למתן או לבטל את עליית המחירים המפוקחים. אנחנו מביאים שני תיקונים במנגנון של קביעת מחיר המטרה. התיקון של החוק זה שלב ראשון. לאחר שהחוק יאושר בקריאה שלישית נצטרך לבוא לוועדה עם תקנות שעל פיהם נחשב את מחיר המטרה, כשהמטרה שלנו ושל כולם זה להספיק עד סוף מרץ כי מחיר המטרה הוא מחיר רבעוני. בכמה זה מפחית את מחיר המטרה? זה יפחית את מחיר המטרה בסביבות ה-4.4 אגורות. כמה זה באחוזים? בסביבות 2%. בכמה זה יוריד את המחיר? באחוז. עדיף כלום מלא כלום. זה לא פותר לנו את הבעיות, אבל בסדר, גם טוב. אם אנחנו מדברים על העלייה במחיר החלב המפוקח ב-16% במאי, מה עשינו פה? אם מחיר המטרה יורד באחוז, זה לא יוריד באחוז את המחיר הסופי בסופר, אין מצב. במוצרים המפוקחים. אני לא בא בטענות לחקלאים, זה לא צריך ליפול עליהם. מה עם מחיר התערובת? במשק החלב לא צריך תערובת? צריך. זאת הבעיה העיקרית. מצאנו שזאת הבעיה העיקרית, שזה משפיע גם על מחיר המטרה. אם אנחנו יודעים להשפיע על מחיר הדולר ועל מחירי הסחורות בעולם, ואני יודע שאדוני נלחם בפקקים בנמלים - - אנחנו לא משפיעים על זה. יש לנו בעיות לא רק בנמלים, יש לנו גם בעיות שקשורות לשינוע. מרבית המזון מן החי שאנחנו צורכים במדינת ישראל מושפע ממחירי הגרעינים בעולם. גם הביצים, גם הפטם. הבנו מהדיונים שהכל יחד. מה משרד החקלאות עושה בעניין הזה? אנחנו חושבים שהדרך להילחם בעלייה של המחירים המפוקחים היא בעזרה חיצונית. דיברנו על זה. כדי להילחם בעלייה הצפויה אנחנו צריכים להביא הנשמה חיצונית למשק. האוצר, אני לא רוצה לעשות מסיבות עיתונאים ולהאשים אתכם בדברים, אני רק רוצה שתעזרו לנו לטפל ביוקר המחייה, במיוחד לפני דיוני התקציב. אם לקחנו 160 מיליארד שקל הלוואות על מנת לסייע לכלכלה בגלל הקורונה, אין שום סיבה שלא תעזרו בכל הנושא של עליית המחירים שנובעת מהשינוע, מהמלחמה באוקראינה. זה לא לכל החיים. בסוף זה מסתדר, כי עובדה שהצריכה עלתה מיד אחרי הקורונה. מי נהנה מזה? רשות המסים, בגלל שהיא גבתה יותר מסים. האוצר, אתם כאילו איזה משהו צדדי בעניין הזה. אני אארגן את הח"כים מהאופוזיציה ומהקואליציה ונטפל בזה. אתם צריכים לשנות את הפאזה שלכם בעניין הזה. יש הרבה דברים שאתם צריכים לעזור עד שיסתדר המצב. זה לא מיליארדים על גבי מיליארדים, אבל משהו אתם צריכים לתת לעניין הזה. מה, רק לגבות כסף? תמיד האוצר לא רוצה לשלם. גם בקורונה לא רציתם. בקורונה רציתם לתת 20 מיליארד, בסוף נתתם 160 מיליארד. אנחנו יודעים את המגמה שלכם, אבל אי אפשר, זה בלתי אפשרי. אם היו הולכים לפי השיטה שלכם לאנשים לא היה מה לאכול כשהייתה הקורונה. במסגרת התיקון אנחנו משנים בחוק שני סעיפים. אחר כך, כפי שאמרתי, נבוא עם תקנות שבאמצעותן ייקבע מחיר המטרה לרבעון השני, החל מה-1

תיקון אחד זה שינוי המדד שממנו אנחנו מחשבים את מחיר המטרה. לכל רפת במדינת ישראל יש מנעד גדול של כמויות חלב שהיא מייצרת. עשיתם הסכם עם משרד האוצר כדי להפחית אחוז או שני אחוז

במסגרת ההסכם שהיה ביוני 2022 היה ניסיון להפחית את המחיר של המוצרים המפוקחים. המנגנון היה צריך לעלות ב-12%, אבל הוחלט בסוף שזה יעלה ב-4.9, כשזאת גם הסיבה שאנחנו מגיעים עם כמעט 16% למאי. צריך לזכור שהחקלאים נותנים פה תרומה לא קטנה וגם הם נאבקים בעליית מחיר המזון. אסור לנו לשפוך את התינוק עם המים או לפגוע בחוליה החלשה. אני רוצה להדגיש את מה שדוד אמר. מה שהוא אומר זה שהאוצר צריך לראות את התמונה של הכלכלה הגדולה, לראות בהוצאה הזאת דבר שמקטין את יוקר המחייה, לא בזבזנות. אתם תקבלו חזרה את הדיבידנד שלכם. מה קורה? יוקר המחייה עולה, הריבית עולה, המשכנתאות עולות. לא מבקשים מכם להוציא עכשיו כסף ולבזבז אותו, לא מבקשים מכם לזרוק אותו מהאווירונים, מבקשים מכם להשקיע את הכסף הזה בכלכלת של מדינת ישראל בימים של יוקר מחייה וריבית שאנחנו לא יודעים איך להשתלט עליה ועל ההשפעות שלה שהן רעות מאוד. אני כמובן תומך בהצעה. ד"ר לוי הזכיר את השנה הקודמת, אבל הבסיס היה לפני שנתיים כשהיה לי הכבוד לשרת את האומה במשרד החקלאות. הדבר היפה שקרה שם זה שבאו שני צדדים עם דעות שונות, עם גישות אידיאולוגיות שונות, והצליחו להגיע לעמק השווה בהקשר של פתיחת השווקים ובכל הנוגע לחיזוק ייצור המזון המקומי. אבן הנגף הגדולה בפני החקלאים שמייצרים חלב זה הוודאות. אנחנו מוכרחים לייצר מצב של יציבות. יש עלויות חיצוניות - - אם נוריד

ירד גם מחיר המטרה, נכון? זה נלקח בחשבון, נכון? במחיר המטרה יש מנגנון אוטומטי של 2% התייעלות בשנה, הוא קבוע בתוך המנגנון. אם עכשיו ירד המחיר של הגרעינים, זה לא מוריד את מחיר המטרה? יש פה מנגנון חכם כך שאת מה שאי אפשר לשלוט בו מקבלים כנתון, כאשר מקווים שהמחירים של הגרעינים ושל התשומות האחרות ירדו. מנגד יש התחייבות להתייעלות קבועה, ברצף קבוע, עם שאיפה לאיחודים. אני חושב שמה שאנחנו עושים זה מחזקים בעידן של חוסר ודאות גדול בענייני אקלים ובענייני כלכלה גלובאלית את היכולת לייצר כאן חלב שאי אפשר להביא במשאיות מפולין דרך לבנון וסוריה. החקלאים הסכימו לזה? אם אתם אומרים שאתם מפסידים ממחיר המטרה, למה הסכמתם להפחית את זה? אנחנו מפסידים ממחיר המטרה, וגם עוברת עלינו שנה לא פשוטה. בינואר נכנס סקר, שזה חמש אגורות במוצקים, ועכשיו אנחנו צריכים לתת סדר גודל של טיפה יותר מחמש אגורות. זאת תקופה לא פשוטה. ביקשו מאיתנו במשרד האוצר, ביקשו מאיתנו במחלבות להיכנס מתחת לאלונקה ולהיות חלק מהמו"מ הזה. מאז הורדתם?

אבל הם, האוצר, לא נכנסים מתחת לאלונקה. תמיד זה על חשבון מישהו אחר. התגייסנו לטובת הדבר הזה יחד עם המחלבות. בהסכם גם הורדו מכסים שהקטינו - - נתתם משהו בתמורה,

לא נתתם כלום? נחתם צו אוטומטי של פיקוח על מחירים בחלב, כדי שלא כל פעם נצטרך לבוא מחדש לאישור השרים. הוסכם על עלייה מסוימת במחיר ועל עלייה אחרת בהמשך. הוסכם על צו מכס שמפחית את המכס על גבינות קשות.

אלא על גבינות קשות למריחה, גבינות כמו סימפוניה. מה הורדתם אם מחיר החלב המפוקח הולך לעלות ב-16%? איפה הורדתם? ירדו המכסים על חלק מהדברים. הורדתם בגבינות היקרות? זה לא בהכרח גבינות יקרות, זה גבינות קשות למריחה ועוד כמה גבינות. הצו נחתם על ידי שר האוצר לפני כשבוע-שבועיים ואנחנו מצפים לראות ירידת מחירים. מדובר על הסכם שלם יחד עם הענף, כשלצד זה גם מסכימים לתקן את החוק. אני עדיין מחכה לתשובה שלכם לגבי ה-16%. מתי תהיה תשובה? ישבתם עם שר האוצר, המלצתם לו? עם כל הכבוד שהמכס ירד מגבינת 40%, מה לגבי החלב והמוצרים המפוקחים? המוצרים האלה לא סתם מפוקחים. המוצרים האלה מפוקחים, כי רוב האנשים העניים במדינת ישראל משתמשים בהם. אתם צריכים לעזור כך שלא יעלה ב-16% וגם צריכים לעזור למחלבות הקטנות שמייצרות כי הן הפסיקו לייצר. היום בסופר אין חלב כמעט. טוב לכם שנהיה כמו שהיו ברוסיה לפני המהפכה, לפני ביטול המפלגה הקומוניסטית, כשלא היה להם אוכל בסופרים?

זה בטח לא טוב לנו. יש פה שני צדדים. זה הרי עניין זמני. תתנו השנה, ב-2023, כדי שלא יעלה מחיר החלב המפוקח ומחירי כל המוצרים המפוקחים. אין עכשיו חלב, המחלבות הפסיקו לייצר בגלל שהן מפסידות. עכשיו גם מחיר החלב הולך לעלות. אני צריך לעשות דיונים כדי למצוא את הבעיות שמשפיעות על יוקר המחייה ולהילחם איתכם על הטיפול? אתם הייתם צריכים לעשות את זה. במקום שכל הרגולטורים, במקום שכל אנשי המקצוע יעשו את העבודה, אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת? אנחנו צריכים לעלות על זה שהבעיה בנמלים זה לא בפירוק של הסחורה אלא בשינוע שלה? אנחנו צריכים לעלות על זה שצריכים לפתור את הבעיה של השינוע כדי להוריד את המחיר? אנחנו צריכים לעלות על זה שקנסות של 400 מיליון על הגרעינים משפיעים על מחיר המטרה? אנחנו צריכים לעשות את זה? לא, אנחנו לא צריכים לעשות את זה. גם אם אנחנו חברי כנסת אנחנו לא צריכים לעשות את הדבר הזה. אתם צריכים לעשות. תשקלו את הדיונים שיש פה, כי אנחנו עובדים על אותו אינטרס. האינטרס שלנו הוא הציבור. אנחנו מצפים מכם שתעשו משהו בעניין. אתם צריכים לבוא ולהגיד לנו איפה אתם יכולים לעזור, ולא רק בכסף. קח דוגמה את הנושא של השינוע, את זה שמשרד התחבורה קבע שחצי מהנהגים יכולים לעבוד חצי זמן. זה פוגע בכל המחירים. מה, הם לא רואים את זה? הם קבעו איזה שהוא נוהל כך שנהג יעבוד שמונה שעות במקום 12. כשהוא בא מאילת הוא יכול לעבוד 12 שעות, אבל כשהוא נוסע מאשדוד לראשון הוא לא יכול לעבוד 12 שעות. מי אתם רוצים שינהג? בכל העולם אין נהגים, אתם יודעים את זה? בכל אירופה אין. למה אתם פה לא נותנים להם לעבוד? אני מתחיל להתייאש מכם, נשבע לך. אולי לא נעשה אף ישיבה. בשביל מה צריך לעשות ישיבות? אולי לא נעשה ישיבות, אולי נסגור את ועדת הכלכלה עד שתחליטו לעזור לציבור. האם ההוזלה הזאת תשפיע על כל החלב או שרק על החלב בשקיות? על כל המוצרים המפוקחים בקשר ישיר, כי המוצרים המפוקחים נקבעים על ידי המדינה.

לנו סך הכל 11 מוצרים מפוקחים, ארבעה מהם הם מוצרים של חלב ניגר. אין ספק שהדיון מאוד חשוב, במיוחד כשאנחנו מדברים על מצרך מאוד בסיסי שכמעט כולם משתמשים בו. אנחנו מדברים על יוקר המחייה, מדברים על הצעת חוק כדי לשפר ולייעל, על איך אפשר להוריד מחירים ולהנגיש מוצר כזה בסיסי לאזרחים, אבל פה על יד קורים דברים שאני חושבת שאי אפשר להמשיך להתעלם מהם.

אם אתה יודע את הנתון הזה, אבל 45% מהכבשים בישראל ו-26% מהעיזים בישראל נמצאים אצל הבדואים בנגב. יודעים את זה? לא ידעתי. מה הם אוכלים? אין שם דשא, אין שם כלום. אני חושב שאת מכניסה בחשבון גם את הייבוא של אותם כבשים שהם שוחטים לחג. לא, אני מדברת על משק החלב. החלק השני של הנתון זה שהם לא נכנסים במכסות החלב. מה זאת אומרת? הם לא מקבלים מכסות, הם לא נמצאים בקטגוריה הזאת, הם לא נחשבים. אנחנו מדברים על איך להוזיל את החלב, כשיש לנו משאב שאנחנו מלכתחילה מדירים אותו, שמים אותו בצד, לא מתייחסים אליו. ענף החלב מנוהל בשתי מסגרות. מסגרת אחת זה המשק המתוכנן, מסגרת שנייה זה המשקים הסגורים מחוץ לתכנון. אנחנו כל שנה מפרסמים מכסות חדשות שמתוכן אנחנו מייעדים מספר מכסות למגזר המיעוטים. הם לא באים, כי המדינה נותנת מכסה למי שיש לו קרקע כדין, זכאות לקרקע כדין. יש הבדל בין מי שנמצא במכסה ומוכר את החלב שלו למחלבה, לבין מי שיש לו משק סגור, כמו שחברת הכנסת מתארת, שהוא צריך לייצר מוצרים עצמיים, לא למכור את החלב הניגר למחלבה שתעבד. אנחנו כל שנה נותנים מכסות ייעודיות למגזר המיעוטים, רק שיש בעיות אובייקטיביות להכניס אותם למאגר. אם יש בעיות אובייקטיביות, קודם שמים את הבעיה האובייקטיבית, אחר כך מציעים את ההצעה ואומרים שאין פתרון.

יש לי מסמך מאורגן מא' עד ת' שאני אגיש לך.

הוא קרקע כדין. לכולם אין קרקע כדין? למה לחוות הבודדים מאפשרים? אסף, אם נגיד לוקחים את מה שהיא אומרת בחשבון, מה זה עושה למחיר החלב? מכניס עוד חלב לשוק, בעיקר חלב צאן וחלב בקר. גם חלב עיזים. מה זה עושה לשוק? יכניס עוד חלב למחלבות הגדולות. קודם צריך לפתור את הבעיות האובייקטיביות. נגיד שעשית את זה, איך זה ישפיע על המחיר? איך נוצרו הבעיות האובייקטיביות שהן לא כל כך אובייקטיביות? אני לא מכיר את כל הבעיות שיש בנושא של הזכאות לקרקע. זה עניין אחר. אתה אומר שזה לא משפיע על המחיר? לא. אבל יש לך יותר היצע. יש יותר חלב, יש יותר היצע. אנחנו מדברים פה על חלב בקר בלבד. אימאן, מה שאת אומרת לא קשור לחוק הזה. למה לא להכניס בחוק הזה גם חלב עיזים? הגיעו פה להסכם על מחיר מטרה שקשור לחלב פרות, לחלב בקר. אני לא יכול להכניס דברים אחרים, זה לא היה מוסכם. אני מבקשת שיהיה דיון בסוגיה הזאת. אי אפשר לשלול מלכתחילה אחוז כזה גבוה. אנחנו לא שוללים.

החלב? הם משתמשים בזה לשימוש עצמי. כמה כבר צריך לשימוש עצמי? הם עושים סחר עם הרשות. גם היום, לפי החוק הקיים, כל מי שיש לו אדמה ועדר כבשים או עיזים ורוצה לעבד את החלב במחלבה שנמצאת בבעלותו ועומדת בכל התקנים יכול לעשות את זה. רק אם הקרקע חקלאית. ולגבי מי שלא יכול לעשות בעצמו המדינה צריכה לבוא לקראת כדי לעזור לחברה בכלל, לא רק לאיש עצמו. אימאן, נעשה ישיבה מצומצמת ואם צריך נביא לוועדה.

איפה כל החלב, אם היא אומרת ש-45% מהכבשים - -? מדובר על 14 מיליון ליטר. חלב הבקר הוא 1.5 מיליארד. צריך להבין את הפרופורציות בין עיזים - - מה, תתנו לו לשפוך את זה ככה? 14 מיליון זה כלום? מה שחברת הכנסת הנכבדת מדברת עליו זה על כבשים, לא על עיזים. גם עיזים. יש כ-600,000 כבשים אצל הבדואים. 26% עיזים. כרגע הם משתמשים בזה לצריכה עצמית. אפשר להסדיר את זה. כמה חלב עיזים הם צריכים? ברור שזה לא הולך רק לצריכה עצמית. אנחנו נעשה ישיבה מצומצמת, נבין את הבעיה יחד עם חברי הכנסת מהמגזר. הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון מס' 5), התשפ"ג-2023 תיקון סעיף 441.בחוק תכנון משק החלב, התשע"א-2011, בסעיף 44 בסעיף קטן (א), במקום "י"ט בטבת

"י"א

סעיף קטן (א1) בטל, בסעיף קטן (ב) במקום פסקה (3) יבוא: "(3)על אף האמור בפסקה (1),

באישור ועדת כלכלה של הכנסת, יקבעו לפי אותה פסקה הוראות שאינן לפי נוהל ההתחשבנות כך שחישוב עלויות ייצור חלב ייעשה בתקופה שמיום כ"א בתמוז התשפ"א (1 ביולי 2021) עד יום ט' בניסן התשפ"ג (31 במרס 2023) לפי עלויות הייצור השנתיות ברפתות של יצרנים שמכסתם היא בהיקף של 700 אלף ליטר או יותר, בתקופה שמיום י' בניסן התשפ"ג (1 באפריל 2023) עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025) לפי עלויות הייצור השנתיות ברפתות של יצרנים שמכסתם היא בהיקף של 800 אלף ליטר או יותר,"; (ב)אחרי פסקה (4) יבוא: "(4א) בתקנות כאמור בפסקה (3) ייקבע כי מהמחיר הרבעוני לליטר חלב, ברבעון השני של שנת 2023 יופחתו 2.9 אגורות, והחל ברבעון השלישי של שנת 2023 ועד הרבעון הראשון של שנת 2024, יופחתו 2.15 אגורות."; (ג)פסקה (5) תימחק. עכשיו נצביע על ההסתייגויות.

מתחילים עם ההסתייגויות של יש עתיד. מי בעד הסתייגות מס' 1, מי נגד, מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. מי בעד הסתייגויות 2 עד 6, מי נגד, מי נמנע? הצבעה ההסתייגויות לא אושרו. מי בעד הסתייגויות 7 עד 9, מי נגד, מי נמנע?

ההסתייגויות לא אושרו. מי בעד הסתייגות מס' 11, מי נגד, מי נמנע? הצבעה ההסתייגות לא אושרה. מי בעד הסתייגויות 12 עד 13, מי נגד, מי נמנע?